היום כ' בתמוז תשפ"ג, השעה 09:30,

התשפ"ג-2023.

על כן נשמח אם הדוברים הראשונים יהיו נציגי הממשלה

הרב אליהו בן דהן,